אנחנו ממשיכים את דיוני ועדת הכלכלה לשבוע זה. בהצעת תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (פעולות ברכב המותרות שלא במוסך או במוסך נייד)(תיקון), התשפ"ב-2021. אנשי משרד התחבורה יציגו את התקנות, בבקשה. תודה רבה אדוני. סעיף 128 לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב קובע כלל ששירותי תיקון, התקנה ואחזקה, בדיקה של רכב, צריכים להיעשות במוסך ולא בשום מקום אחר. יחד עם זאת, נקבעה הסכמה לשר התחבורה לקבוע בתקנות פעולות שאפשר לעשות שלא במוסך. טקט ראשון של תקנות כאלה הותקנו ב-2018 ובהם נקבע רשימה של פעולות שכל אדם יכול לבצע, בכל מקום. פעולות שכולנו מבצעות בלי לחשוב עליהן, שהן בעצם פעולות שלכאורה היו אמורות להיות במוסך. כמו להחליף צמיגים או מגבים ולהוסיף שמן,

דברים מן הסוג הזה. יש רשימה של מקבץ פעולות כאלה. זה מ-2018. אנחנו רוצים להתקדם רובד אחד נוסף וליצור מצב שבו יש פעולות שמבחינה מקצועית צריכות איש מקצוע של מוסך, צריכות להיות מבוצעות תחת פיקוח של מנהל מקצועי של מוסך. מבחינת תכנית, נקרא לזה, מוסך.

הם לא צריכים את התשתית הפיזית של מוסך. בין אם מבחינת המבנה של המוסך ומתקנים בו, כמו ליפט, המגבה שמרים את הרכב. בין אם מבחינת פינוי פסולת וסביבה, כמו החלפת שמנים,

שצריכים אפשרות לפנות בצורה מסודרת. בין אם מבחינת בטיחות, שצריך מנגנונים. דברים שיכולים להיעשות בקלות, בכל מקום, אבל עם הידע המקצועי. ולכן אנחנו רוצים להתיר למוסכים להפעיל שירותים בחוץ. לשלוח עובדים שלהם שהם כפופים, בתחום הפעילות של המוסך, בתחום הידע של המוסך ובתחום המומחיות שלו. ונתתם דעתכם על היבטים סביבתיים והפרעה לסדר הציבורי ורעש? ומרכיבים אחרים של סיכון עוברים ושבים?

כפי שהסברתי קודם, אמות המידה שלפיהן בחנו את זה היה בטיחות והיה מניעת הפרעה לסביבה. רק דברים שעמדו במבחנים האלה מבחינתנו אפשר היה לכלול ברשימה הזאת. כאשר בדרך הזאת אנחנו מייעלים לכולם. בעל הרכב לא צריך להגיע למוסך.

אם הוא יכול לטפל בחוץ בכלי רכב, בפעולות מן הסוג הזה, שצריכות כמה כלי עבודה ניידים או מחשב. הוא לא צריך שטח כדי שהרכב יעמוד בו כדי לעשות את הטיפול. פחות שטח. למה התקנות האלה באות עכשיו? הן באות באופן כללי כי אתם חושבים שזה יעיל יותר להוציא שירותים החוצה? או שזה משרת שינוי כמו למשל הרכבים החשמליים או דברים כאלה? זה תומך אולי גם בדברים שיש להם יותר אלקטרוניקה ומחשוב ופחות מכניקה. יחד עם זאת, זה לא בהכרח קשור לזה וזה נכון גם לגבי הרכבים - - - פעם ראשונה שמתקינים תקנות כאלה של מוסך נייד? לא, זה אחר לגמרי מוסך נייד. לא מדובר פה על מוסך נייד. אבל הוא צריך להיות צמוד למוסך?

השירותים האלה הם חייבים להיות?

זה מוסך מורשה בתחום העיסוק שיש לו לגביו רישיון, יכול לשלוח עובד שלו שכפוף לאחריות המקצועית של המנהל המקצועי, לעשות את העבודה של החלפת מסנן אוויר במערכת האוורור בחניה שלך בבית. ולא שאתה תגיע למוסך לעשות את זה. מוסך נייד זה רישיון אחר? מוסך נייד זה הסדר אחר. הוא מוגבל, הוא עצמאי. הניידת היא עצמה מוסך בפני עצמו ויש לה פעולות מאוד מוגבלות ומסוימות שהיא יכולה לעשות, משלושה סוגים: או חירום וחילוץ, כדי לאפשר לרכב להגיע למוסך לטיפול מלא. או צמיגים, שזה משהו שנוסף בהליך החקיקה, תחזוקה ובדיקה וטיפול בצמיגים. וגם כן, עם הגבלות במקומות. התקנות האלה צריכות להגיע, הנוסח שלהם ממש אושר לאחרונה. הן תקנות שאינן מצריכות אישור ועדה. ורשימת סוגי המוסמכים וציודם. או שיש לנו את הטיפול במכונות ניידות, שהן מפלצות גדולות וכבדות, שלא כל כך יכולים להגיע למוסך, הטיפול מגיע אליהן. כאן אנחנו מדברים בסך הכל על ביזור, נקרא לזה, של שירותים שנותן מוסך מורשה בתחום המומחיות שלו. ואם יש לנו הרים של רגולציה, אז פה איזה תלולית קטנה, ננסה לשטח אותה. איגוד המוסכים? טוב, קודם כל אני רוצה להתחיל, אנחנו לא ידענו שזה כנראה תקנת טסלה, שהגיעה פתאום לפני כל התקנות. שיש 100 תקנות שהמשרד עוד תיקנן. מאז החוק ב-2016. ופתאום זה עכשיו דחוף. כמה תקנות? 100 בערך,

באיזה תחומים? ביקשו ב-2.5 הם יבקשו ממך הארכה. באיזה תחומים? בתחומי השמאות, כמעט בכל הסעיפים יש כ-100 תקנות שעוד לא תוקננו. גם בתחומי המוסכים.

מאוקטובר 2016. וכל שנה מאריכים את התוקף של הצו. אנחנו היום חיים באיזה שהוא מקום של לימבו,

שגם הצו קיים וגם החוק קיים. ולמה לא מתקנים? אתה צריך לשאול את משרד התחבורה. אני לא משרד התחבורה. בתחום התחרות, סעיף (53), (58), לא עשו תקנות. בהמון המון תחומים לא נעשו תקנות ולא יושמו גם הסעיפים של החוקים. למה לא עשו את זה אי אפשר לשאול אותי. מתחילים מהסוף לפעמים. התקנות האלה שמשרתות כנראה יחידים, אנחנו רק ביום שישי הבנו שהתקנה הזאת כנראה בשביל טסלה. ביום שישי הייתה פתאום בפייסבוק איזה שהיא השמצה פרועה. יש ערימת תיקים. להתחיל לקחת תיק מלמטה זה קשה לו. לוקח תיק מלמעלה. יש ערימה של תיקים. להתחיל מלמטה זה

אבל יותר מעניין אותי למה הוא מתנגד.

הוא עוד לא אמר שהוא מתנגד. הוא רק נתן תיאור על מוטיבציות למה מקדמים.

גם קודם הייתה לו הערה והוא שמע הבהרות והוא קיבל.

קודם כל, אנחנו מתנגדים שהדברים יוסדרו בצורה הזו ובצורה שלמי שיש פה יותר כוח, אחר כך מוציאים עלינו, כנראה זה אמצעי לחץ, שיימינג בפייסבוק.

שאיגוד הקרטל של איגוד המוסכים נגד הירוק ואנחנו החושך. רק להבהיר, אנחנו לא הייתה לנו אף פעם התנגדות שטסלה תיכנס ולא ש- aiways ייכנסו ולא ש- GEELY ייכנסו,

אנחנו כבר הכשרנו, איגוד המוסכים הכשיר בעצמו כ-2,000 בעלי מקצועות בתחום חשמל הרכב. נהפוך הוא הדבר, אנחנו בעד קדמה,

מכשירים את האנשים לקדמה יותר מכל אחד אחר. ואני חושב שמגיעה לנו התנצלות. גם אף אחד לא סיפר לנו שזה תקנות טסלה. לא משרד התחבורה ולא טסלה. רק ביום שישי הבנו, מהשיימינג שעשו לנו בצורה פרועה ממש, ביום שישי בטסלה, בקבוצה של טסלה, שאנחנו בכלל נמצאים בחזית הזאת. אז בטח טסלה חייבת לנו התנצלות.

הם הפיצו את זה לכל בעלי הטסלות, כאילו אנחנו עכשיו אנשי החושך. רק קצת להסביר מה זה הניידות של טסלה, אתם יכולים לראות את זה ביוטיוב. הם שולחים לבתים ניידות לעשות רוטציה בגלגלים, שזה עניין של צמיגים בגלל,

ברחובות, בכל מקום שמתאמים עם האנשים,

למה צריך את הרוטציה? בהוראות היצרן שלהם צריך רוטציה, לעשות פעם בשנה. הם לוקחים 100 ומשהו דולר. הם שולחים למכוניות, הם שולחים לצרכנים ניידות על דיזל.

הם הראו את זה אתמול, הם לא שולחים ניידות ירוקות. הרכב החשמלי צורך החלפה של צמיגים יותר מאשר רכב רגיל? רוטציה אמרתי, לא החלפה. שם אתה שולח בן אדם לבדוק צמיגים או לעשות רוטציה שהוא לא מקצועי,

הרכב החשמלי מאיץ 3 שניות ל-100 קמ"ש. ורכב הכי מהיר 9-8. אז השחיקה הזאת.

מחליפים מקדימה, מאחורה?

שולחים להחליף מצבר קטן. זה מותר, זה גם מותר מה שאמרה חוה לפני כן, שיש פעולות מותרות, שאנחנו גם הסכמנו להם. אז אין עם זה שום בעיה. אני לא רואה איפה איגוד המוסכים שמתנגד עכשיו לניידות פיראטיות. ואני אומר לכם, יש היום בישראל המון ניידות פיראטיות שעושות טיפולים בבתים. אין אכיפה. לכן גם החוק הזה, סעיף 128 הוא לא מדבר בכלל על מוסכים ניידים. זה מן עכשיו, אני אבקש אחר כך שעורכת הדין שלנו תסביר למה בכלל זה נוגד את החקיקה של החוק הזה בכלל. לעשות את זה בצורה הזאת, בתקנה מסוג כזה. יש דרך להסדיר. למה דווקא את הפעולות האלה ולא פעולות אחרות? יש המון המון שאלות שעולות מהדבר הזה. למה דווקא שמשה ולמה דווקא ידית דלת? אני יכול לתת לכם עכשיו 150 פעולות יותר טובות לעשות בצורה הזו, מאשר הפעולות שהם עכשיו מבקשים. לכן הדבר הזה צריך היה להיעשות בשימוע נורמלי, בדיונים נורמליים. ולא להגיע ככה, לפני 100 תקנות באיזה שהוא, להגיע בצורה הזאת בלי הסבר ובטח לא להתייעץ איתנו, עם בעלי המוסכים. אנחנו 5,000 מוסכים בישראל. מוסך שאין לו ייבוא רכב, בטח לא יוכל להתמודד עם הדבר הזה. שיש לו לשלם ארנונה, אני אתן לכם דוגמה. אם עכשיו יבואן שמביא רכב חשמלי ויפתח מוסך אחד, עם 50 ניידות ולא צריך לשלם ב-50 ניידות האלה לא ארנונה ולא שום דבר, אז זה כמובן מפר את השוויון במדינת ישראל. אין שום קשר בין העניין הירוק. כמו שאמרתי, הניידות ששולחים בארצות הברית הן ניידות על דיזל, הן לא ניידות ירוקות. הן מכוניות גדולות כאלה, כמו ואן שיש להם ציוד מאחורה. הן כולן מונעות בדיזל, הן לא מונעות בחשמל. ואם עכשיו אתם תראו כאלה אלפים, ויהיו פה אלפים של מוסכים שיחליטו שלא צריך עכשיו לא הסמכה ולא ארנונה ולא כיבוי אש ולא זה, זה בעצם מה שהתקנה הזאת תעשה. אבל הסמכה כן צריך. אז אני אפתח מוסך של 200 מטר. זה מה שקורה עכשיו. התקנות קובעות שכדי לבצע את הפעולות המפורטות בתקנות נדרש שיהיה מדובר בעובד של מוסך, שניתן לו רישיון להפעלת מוסך והוא צריך לבצע את הפעולות האלה במסגרת עבודתו. יש יבואנים היום הוותיקים, שיש להם 50 מוסכים ויש אולי יבואנים שעכשיו רוצים להיכנס ולפתוח מוסך אחד קטן ולהביא 50 ניידות. אנחנו הבנו מה מבקשים פה. לא נולדנו אתמול. אבל יש בנתיים 5,000 מוסכים - - - ואם הוא יפתח 20 מוסכים,

אתה לא תאפשר את זה ובמקום 50 ניידות מונעות הוא יפתח 20 מוסכים.

אנחנו לא אמרנו לא לאפשר את זה. הארנונה שהוא משלם זה מה שיוסיף לך? הטענה שלנו היא אם רוצים עכשיו לפתוח איזה שהוא משהו חדש, אז בבקשה לעשות על זה דיון רציני. אנחנו בעיניי הצרכן. בעיניי בעל הרכב.

אני עכשיו לא נכנס, תשכנע אותי למה זה לא טוב. חבר הכנסת מקלב. אנחנו בסופו של דבר רוצים לראות את בעל הרכב. שהוא קנה רכב, יש לו רכב שני, לא משנה מה, והוא רוצה לקבל שירותים. אם נניח היו אומרים לך שהתקנות האלה כן נכנסות לתוקף, יש פעולות שאתה חושב שלא ראוי לעשות אותן?

למעט שמשה קדמית.

יש פעולות אחרות, למה הפעולות האלה? הייתי רוצה לקבל קודם כל נימוק למה הפעולות האלה

אני לא הבאתי את התקנות האלה.

אתה יכול לקבל עוד נימוקים, אבל הסבירו. מה היה הנימוק לגבי שמשות? אני לא נכנסתי לנימוק של כל אחד לחוד. אמרתי שלקחנו פעולות ובחנו אותם שהם עומדים בקריטריונים של לא צריכים ציוד מקובע של המוסך, אלא ציוד שקל לנייד אותו. שאין בעיה בטיחותית לעשות אותו בכל מקום ואין בעיה סביבתית בכל מקום. יש פה פירוט, לא אני פירטתי את זה. אני לא הבאתי את הפירוט הזה.

מה ההבדל בין שמשה קדמית לשמשה אחורית? בטיחות. עם אוטו בלי שמשה קדמית אי אפשר לנסוע ועם אוטו בלי שמשה אחורית אפשר. חבר שלי אתמול עשה רוורס לעץ, שבר בפח, בשפיץ של הפח את השמשה האחורית. שם ניילון ונסע, כי האווירודינמיקה. אבל הקדימה זה בטיחות מאוד גבוהה. ההתקנה צריכה להיות מאוד מקצועית של השמשה הקדמית. יש גם חיישנים שנמצאים. זה לא רק זכוכית. אני רואה שגם אתם מבקשים שמשה של חלון גג. את ההסברים המקצועיים, הטכניים, על כל פריט זה לא אני. אבל לא ענית לי, רונן. נניח שהן כן נכנסות לתוקף, יש פעולות שלא ראוי לעשות בשטח? לדעתנו רוב הפעולות אפשר לעשות בשטח, הרבה פעולות. אפשר גם לעשות טיפול בשטח. לשפוך שמן בשטח? אני יכול גם להוריד לך בטרייה של 800 קילו של טסלה בשטח. האמת היא שאנחנו יודעים לעשות את זה. זה גם חלק מהאפשרויות פה?

רק בטרייה קטנה. רק הקטנה. יש נציגה מקצועית שלנו בזום, אם אפשר לאפשר לה. אני בעיקרון בעד אופרציה של החלפת שמשה לרכב היא יכולה לדרוש מרחב ציבורי, חניות, זה יכול להפריע לסדר הציבורי. שמשת חלון צריך לפרק את כל הדופן. זה לוקח שעה ומשהו. אתה צריך לפזר שם, לנקות. אתה פותח מוסכים בשכונות. אתה פותח מוסכים, מי יודע אם זה לא בדרכים. זה לא לצורכי חילוץ. אתה פותח פה מוסכים. זה מה שיקרה. אדוני, הפוך בדיוק. אם אתה לא צריך להגיע למוסך, אלא המוסך יכול להגיע אליך, התמריץ לפנות לאיזה חאפר שבמדרכה, שיתקן לך את האוטו על המדרכה ליד, שזה לא רק במדרכה ולא רק בתוך המוסך, אלא הוא גם לא מקצועי ולא מפוקח ולא בעל רישיון ולא כלום, התמריץ הזה יורד עם המוסך המקצועי. מה הפעולות הראויות במרחב הציבורי? זה מה שנשאר. ארבע שנים היינו בוועדה. ארבע שנים החוק הזה היה פה עם 300 סעיפים. עכשיו בשביל לעשות לו שינוי, וזה שינוי דרמטי, מנסים לעשות אותו בעשר דקות בלי שימוע ובלי דיון.

פורסם להערות ציבור. העברתם הערות, שקלנו.

עשינו כדת וכדין, מה בלי שימוע? ההערות שלהם נכנסו לנוסח הסופי?

לא, הם לא ענו אפילו.

אני חייבת להודות שאני לא זוכרת כל הערה. הם לא ענו ולא קבעו פגישה. אני שואל שאלה, לגבי הטענה שלו שהוא שש שנים מחכה ל-100 תקנות, מ-2016, ודווקא את התקנה הזאת הבאתם בדחיפות רבה על פני אחרות שלא פחות חשובות.

אדוני, התקנות האחרות, זה סטים של תקנות. שניים מהם מונחים בכנסת בשבועות האחרונים. אחד מהם היה מונח בכנסת גם מימי הממשלה הקודמת. הן מאוד מאוד מורכבות ואני לא חושבת שאנחנו צריכים לעצור את היכולת לעשות תקנה אחת פשוטה יחסית,

כמה שורות, קלה, לא לעשות אותה ולא לתת את השירות הזה ולא לתת את ההקלה הזאת לכל הגורמים. גם למוסכים זה יחסוך.

יפתח להם אופציות של תחרות, כי הם יוכלו להיות זריזים וגמישים וזמינים. וגם לציבור. ולעצור אותם כי התקנות הסדרת העיסוק בשמאות רכב, שהן תקנות כבדות או כל האתיקה מקצועית וניגודי עניינים במוסכים עדיין לא עלו לדיון. אין שום סיבה לעצור את זה בנתיים. זה לא קשור אחד לשני. כבוד יושב הראש, זה במאי, הדבר הזה נכנס במאי שנה שעברה. אנחנו הוצאנו מיד את העמדה שלנו למי ששלח לנו אותה. מה נכנס במאי? שלחו את הדבר הזה, עכשיו, את התקנות האלה במאי. כבר במאי שעבר להערות הציבור?

אמרתי שש שנים מול מאי, כאילו חצי שנה, מה שהיא אמרה להערות הציבור. אני קיבלתי אותו במייל, לא בהערות הציבור. קיבלתי את זה רק במייל דרך זה שאחרי על ריא, אני קיבלתי אותו במקרה במאי. קיבל ממני את התשובה. אף אחד לא זימן אותנו, לא את איגוד המוסכים ולא אף אחד לדיון על זה, למה זה ככה ולמה זה. אתה מזמן אותם?

בסדר, זה מגיע לפה עכשיו. לא, אבל זה לא נכון. זה לא תהליך נכון. לשאר הדברים קוראים לכם? כן, בטח.

אנחנו בדיונים כל הזמן.

שמשפיע על מוסכים, אין להם זכות להשמיע את עמדתם?

זה שהם משמיעים לא אומר שאנחנו מקבלים. רונן יסכים איתי. ממאי ישבתם איתם?

אני לא מסכים איתך. כי אנחנו לא מצליחים להוביל אתכם - - - לא ביקשנו שתשבו עם כל מוסך,

מספיק שהיא אומרת שזה לא חשוב התקנות האחרות, כי בשבילה זה לא חשוב. מי אמר שלא חשוב? אל תגיד דברים שלא אמרתי. אוקיי, זה יותר צריך, יותר, סליחה, אני מתנצל. נתת איזה שהם שיקולים כאלה ואחרים למה שש שנים לא עשו. אבל זה דחוף. זה לא היה שיקולים כאלה ואחרים. לא אמרתי מילה על מה קרה עם הדברים האחרים. אמרתי על התקנות האלה למה לא עיכבנו אותם עד שנגמור עם הדברים האחרים.

לא, לא יהיה פה פינג פונג. אז השאלה אם יש פה הון שלטון. אה, תודה רבה. סליחה, סליחה. אני לא מוכנה לשמוע את זה.

רונן וחוה. חוה, גם תורידי טון ותגובות.

ואתה עכשיו אל תגיד כלום. אני מתנצל, אני לא האשמתי את חוה.

יהיו עוד סבבים של התייחסויות שלכם. חזי אבירם שייב, מנכ"ל איגוד יבואני הרכב, בזום, בבקשה. טוב, מבלי להתייחס לכאבי הבטן, אני חושב המוצדקים, של רונן לגבי העיכוב המתמשך בתקנות, זה בגלל שאני לא חושב שאנחנו יכולים להעריך ממה נובע העיכוב. האם מהעובדה שהמון שנים לא היה ממשל תקין או בגלל דברים אחרים. אז אני רוצה להתייחס רק לתקנה לגופו של עניין ולא האם היא החשובה להעביר עכשיו או לא. אז קודם כל, המצב הקיים. המצב הקיים ניידות עובדות בשטח. אני רוצה לתת לכם דוגמה: למשל אם למישהו יש באגר וצריך לתקן אותו, אז לא כל תקלה מביאה את הבאגר למוסך. היום יש טכנולוגיות כאלה שאתה מצליח בטלמטריה לאתר מה התקלה. הבאגר מאתר לך מה התקלה ומגיע הטכנאי המוסמך מהמוסך המורשה, עם הכרטיס הנכון. מחליף אותו והדברים ממשיכים. עכשיו, ככל שיעבור הזמן, ואי אפשר לעצור את הקדמה, אנחנו נצטרך לתת יותר ויותר שירות ללקוחות בבית שלהם. זה יותר יעיל, זה יותר נכון, זה יותר מתקדם. וגם המערכות והאמצעים שיש היום ושהולכים להיות, יוכלו לאפשר לנו את זה. אז בגדול, אני מצד אחד מבין את רונן לגבי מה שהוא אמר. מה עמדתך לגבי התקנות שלא תוקננו ואיזה נזק ציבורי יש לעובדה הזאת שלא תוקננו עד היום? תקנות שלא מתוקנות בחוק רישוי רכב מאפשרות מנעד מאוד רחב של התנהלות שחוק רישוי רכב לא רצה שיהיה בהן. והתקנות עצמן מסדירות את מה שרצה חוק רישוי רכב להסדיר. ככל שהן לא קיימות אז יש מרווחים. אני לא חושב שזה איזה משהו שנורא ואיום, אבל בהחלט שוק הרכב היה יכול להתנהל הרבה יותר טוב אם התקנות היו מתוקנות כבר. אבל לגופו של עניין, התקנה הזאת היא מבורכת. אנחנו צריכים יותר ויותר לאפשר לתת שירות בבית הלקוח. וככל שיעבור הזמן המערכות של הרכב יהיו יותר טכנולוגיות ופחות פיזיות וממילא נצטרך לתקן אותם בטלמטריה ובשלט רחוק. אז הכיוון הזה הוא בהחלט כיוון נכון ולא מן הנמנע שמחר בבוקר או בעוד חצי שנה יבוא משרד התחבורה לוועדה עם דברים נוספים שהוא רוצה שיכללו בתיקונים בשלט רחוק. כי הקדמה אי אפשר לעצור אותה, זו דעתנו.

משה סומך, חבר באיגוד המוסכים. שלום, תודה רבה. בהתייחס לדברים גם המקצועיים. אני קודם כל בעל מוסך. דיברתם על שמשה קדמית. ושמשה קדמית יש ברכבים היום חיישני גשם, רדארים, מצלמות. מי שמחליף אותה בחוץ, מתחת לבית, אני לא בטוח שיש לו את הציוד הזה. היא מוחרגת. הם החריגו את השמשה הקדמית. השמשה הקדמית לא כלולה.

אני נותן דוגמה של מקצועיות של דברים שנחוצים על מנת למנוע את הנושא הזה של מוסך נייד. אז נכון, יש היום שירותי דרך, כמו חברות הביטוח, שמחליפות מצבר במקום. אני לא חושב שהיה על זה הרבה יותר מידי רעש, אף על פי שזה גם כן גובל בבעיה מסוימת שלא עושים עדכוני מחשב, לא מאפסים חלונות, לא עושים הרבה דברים שכשמגיעים למוסך גורמים גם נזק לבוא, הצרכן צריך לבוא למוסך. גם לעשות עדכון, גם לעשות עוד דברים. וזה גם טרחה. אני לא חושב שמישהו מאתנו, לא בעלי המוסכים, אלא הדיירים בבניינים או ברחובות עצמם, יתחיל לראות שמתחת לבית שלו מתחילים לפרק גלגלים בשתי מכוניות במקביל או להחליף מראה או שירות כזה או אחר, כשבעצם המוסכים נעשו ברחובות. זה מתאים לדרום אמריקה, לא מתאים לישראל.

מה שעושים למשל בטסלה, ועוד פעם, אני לוקח את זה כמשהו רוחבי ולא כטסלה בעצמם. אני גם ראיתי את הסרטון של החלפת הגלגלים. להחלפת הגלגלים הזאת יש לה סיבות. לא באופן אוטומטי מחליפים צמיגים קדימה ואחורה. זה קיים בעוד רכבים מודרניים שעושים את זה יזום בטיפולים. יש התראות מחשב לזה. הדרך שנעשה זה כאילו להגיד שאנחנו שולטים. כל הקטע הזה של המוסך הנייד בצורה שהוא מתאפשר לנקודות האלה הוא פשוט סגירה, קרטל. מה שבארץ לא אוהבים להתמודד מולו. זה מונופול וקרטל. לטסלה לא מוכר חלפים.

יש עוד כאלה, אבל כרגע רק הם. לא מוכרים חלפים למוסך רגיל. אנחנו סגורים מכולם. אני היום יש לי אישור לטפל בטסלה, אבל אני לא יכול.

כי היצרן, היבואן סוגר אותנו. יש מוסך אחד בפתח תקווה, נגמר הסיפור. עכשיו, עם הצמיגים אותו דבר. הנושא של הצמיגים, אומרים מה זה, בסך הכל צמיג. מי הסמיך אותך לטפל בטסלה? לא בטסלה, ברכבים החשמליים. לא בטסלה. אני אומר, טסלה לא מוכנים שאני אטפל במה שאני יכול. יושב הראש אמר טוב. הוא מקביל לכל מילה שלך. אתה אמרת שאתה מוסמך לטפל בטסלה, רק אין לך את החלפים. לא, לא, אני אמרתי שאני מוסמך. סליחה, אז אני חוזר בי אם אולי

אני מוסמך לטפל ברכב חשמלי והיברידי. אבל למשל אם באה לי טסלה, אני לא יכול לקנות מהם חלפים. אני גם לא יכול להיכנס לתוכנה שלהם. ככל שהמוסכים לא צריכים לשלם ארנונה וכל זה, הלקוח מרוויח יותר. אני מסתכל גם כל הזמן. אני מבין שיש לכם בעיה עכשיו במוסכים, אבל אני מבין - - - זה צריך להיות ביחד עם זה שיתנו לי מידע. אבל הכל יהיה יותר זול. מה זול? מה זול, סליחה? אם הרכבים האלה דורשים כרטיסים והחלפות, אם נניח הרוב זה החלפת כרטיסים ויש איזה חלון, מסך מגע וכל הדברים האלה, זה דברים של הייטק. דברים קטנים מאוד. מאות מכוניות נוסעות - - - זה לא נכון. צריך לקחת מוניות, מפסידים יום עבודה. אבל זה לא נכון, אתה מסתכל על מכוניות ישנות. מראה עם מצלמה עולה 9,000 שקלים.

ככה זה, לא מוכנים לקבוע תור בשביל זה. אתה צריך לבוא למוסך, תשאיר את הרכב. אתה נוסע מהר חוצבים, מלא רכבים. יש לנו ליסינג פה, על כל דבר קטן 'טוב, נוציא לך את הרכב'. למה נוציא לך את הרכב? הוא מרכז,

אתה יודע שאנחנו מאוד רוצים לשמור. אין לך הזדמנות לשבת עם איגוד המוסכים לקבל אינפוט מהם? ברשותך, הייתי גם רוצה שהיועצת המשפטית שלנו תעלה.

אבל מה שאני שומעת זה לא התנגדות לרשימה. רונן, אם אתה תתפרץ אני גם אוציא אותך מהדיון. הדיון הזה הוא לא שוק. אני נותן פה זכות דיבור, אף אחד לא מתפרץ. אין לנו בעיה להידבר עם איגוד המוסכים.

מה שאנחנו שומעים פה זה התנגדות עקרונית לעצם הרעיון שחלק מזה זה החשש בענייני טסלה, שאני לא מעורבת בו. והתקנות האלה לא נולדו מטסלה.

ורוב הסעיפים פה אם לא כולם רלוונטיים לכל אוטו מודרני שיש לו מערכות מחשוב. מי שעשה שיימינג זה לא משרד התחבורה ואני לא מבינה מה רוצים. ההתנגדות שאנחנו שומעים פה זו התנגדות עקרונית לעצם התקנות, לא לרשימה. אז אם חברי הכנסת סבורים, הנה, ראי מוסכניק שחשש מה לא מתאים והראנו לו. אבל סעיף (ח) זה ברור שזה רק בגיה וגם מסנן אוויר ולא מסנן שמן, בגלל שברור שברכבים החשמליים יש רק מסנן אוויר ואין מסנן שמן. לא, כי מסנן שמן יוצר זיהום להחליף אותו.

אז לכן, על פי רוב זה הולך ביחד. או למשל סעיף (ח) רכיבי מתח נמוך של שקטע טעינה, אין כזה דבר, רק ברכב היברידי. אין שום

מה שקוראים המצית שאליו מתחברים כל מיני דברים, זה רכיבי מתח. צריך לענות אני חושב מאוד לעניין. אדוני יושב הראש, אני מלווה באופן אישי כבר את איגוד המוסכים הרבה. ויש דברים שהם נאבקים ואני תומך בהם. כמו אובדן להלכה ועוד דברים כאלה, שהם נאבקים באופן אמיתי. בהתחלה לא הבנתי כדי שיהיה מוסך, וזו שאלה של

אבל כאן אני מסתכל בהיבט של הצרכן. ומההיבט של הקליינט זה בדיוק מה שצריך לעשות היום.

יש פה השפעה על התחרות.

אבל יש את הצד השני,

איך נראה המרחב הציבורי.

אם אתה עכשיו תראה אלפי תיקוני רכב, מכוניות על ג'קים באמצע הרחוב. זה לא דברים שעל ג'קים. וחניה כפולה. רוטציה זה כן ג'קים.

אני לא מקל בעניין הזה. אבל אני מסתכל על ידידים לנגד עיניי. זה לא עכשיו נושא, זה הגיע ב-2018. שהם אומרים לי גם כן שהם מוגבלים היום בחלקים לעשות, כך וכך מגבילים אותם ואפילו

אחד הדברים ההתנגדותיים שעלו בשנים האחרונות זה כבר לא דברים עתידיים. אחד הדברים שאני מתפעל כל פעם מחדש איך שהם חוסכים ואיך שהם פועלים ואיך שהם עושים. ואנחנו רוצים גם אותם לעצור. וכאן זה מצד אחד מפתח לרבות. אני עם הילדים שלי נתקלתי כל כך הרבה בעיות במפתחות, שהיום מתברר שיש מישהו שעושה את זה.

במקום לנסוע בשביל משהו,

מסדר לך משהו. מגיע אליך, מסדר לך את זה דרך המחשב שלו, הוא אפילו לא יוצא מהאוטו. דקה, שתיים, הוא יוצא והכל מסודר. זה לא רואים ברחוב. זה בטוח מוסכם. פה רק נשאר סוג העבודות. אבל הוא צריך להיות גם מישהו שמוסמך למוסך. אז זה לא החאפרים ברחובות.

אם אתה לא יודע להתאפק, עוד פעם, זה לא עובד ככה. אלירן נגר, מנהל מועדון מעריצי טסלה, בבקשה.

אני מנהל מועדון מעריצי טסלה.

אנחנו קבוצה פתוחה. מעבר להסתכלות על טסלה, אנחנו מסתכלים בכלל, טסלה היא למעשה מובילה רעיונית של שינוי חדש בכל תחום הקיימות ובתחום האנרגיה הנקייה. והמעבר לאנרגיה נקייה, שהיא אנרגיה חשמלית למעשה בעיקר. ובין היתר, המוצר היחיד שהיא הביאה לארץ בשנת 2021 היה רכב מדגם טסלה מודל 3. זה לא כלל הרכבים שלה וזה לא כלל המוצרים שלה, אבל זה מייצג רעיונית את השינוי שהוא שינוי תפיסתי. גם בתחום ייבוא הרכב וגם בתחום הפנייה ללקוח.

מדובר בתחום שפונה ללקוחות ומביא אלינו גם מהפכה בתחומים של אלקטרוניקה והייטק ומחשוב, שלמעשה מאפשרים לא רק לטסלה, אלא לכל רכב חשמלי ולכל רכב אלקטרוני למעשה. היום האלקטרוניקה והמחשוב נכנסים גם למחשבים מונעי דלק בערה פנימית באחוזים מאוד ניכרים ובאחוזים מאוד גבוהים. ולא מחייבים ביקור במוסך. ולמרות זאת, גם ברכבים שהם לא חשמליים, למעשה כמעט כל דבר מחייב ביקור במוסך, כולל טיפולים שלא מחייבים ביקור במוסך. למרות זאת העלויות מושתות על הלקוח בסופו של דבר. בעיקר ברכבים חשמליים ובעיקר בעיקר בטסלה, העלויות בנושא טיפולים הן אפסיות. אין צורך למעשה, מלבד טיפולים של החלפת שמנים לבלמים או החלפת בלמים או דברים שנוגעים לבטיחות, אין צורך לבקר במוסך. היום בכל העולם, בארצות הברית,

באוסטרליה,

ביפן, כל הדברים האלה נעשים מרחוק.

ויחד איתי לא מבינים מאות ועשרות אלפי אזרחים למה אנחנו צריכים לשלם על דבר שיכול להינתן לנו מרחוק או באמצעות איש שהוא מוסמך לכך ומגיע אלינו וחוסך לנו שעות עבודה שאף אחד לא מחזיר לנו. הוצאות שאף אחד לא מחזיר לנו. רכבי ליסינג שאנחנו צריכים להיסחב ביניהם ולתאם לנו נסיעות והפסד ימי עבודה, שאף אחד לא מחזיר לנו. וכל התשתית הזאת היום למעשה במדינת ה- startup nation שאנחנו מובילים טכנולוגית בעולם, לא יתכן שהדבר הזה למעשה ישאיר אותנו מאחור. משרד התחבורה פה מביא רעיון שהוא מתקדם ומקדם אותנו למאה ה-21 כמו שצריך להיות. אנחנו כבר היינו צריכים להיות בשלב הזה מזמן. איפה האור לגויים? איפה כל הטכנולוגיות המובילות שאנחנו משווקים לעולם ואנחנו מובילים בהם?

אלירן, משפט סיום. אז מה שאני מבקש זה לקדם את התקנה כפי שהיא. אף אחד לא עשה פה שיימינג. מה שתואר למעשה ברשתות החברתיות זה בדיוק אותו מסמך שהוגש לוועדה. כתבת שאנחנו חושך. לא כתבתי שאנחנו חושך. אין פה אנרגיות חושך ואנרגיות אור. יש פה עניין של מתקדם ויש פה עניין של מי שלוקח לאחור.

אתה עושה רוטציה בגלגלים, זה קשור לניקיון של חושך?

למה השיימינג הזה? לא להתווכח, רונן. אלירן, תודה רבה. זה לא היה נדרש.

עו"ד אילן שביט שטריקס, נציג חברת טסלה בישראל. צהריים טובים לכולם. אני שמח על ההזדמנות ומודה על ההזדמנות שניתנה לנו על ידי חברי הוועדה. המודל שמוצע בתקנות

הוא המתחייב ותואם למעשה להתפתחות טכנולוגית שקורית בעולם הרחב. ואי אפשר למנוע את זה. המודל הזה, אגב, ישים גם לטסלה והוא מתיישב ועולה בקנה אחד עם מודל עולמי של טסלה שבפועל מיושם בכל העולם. אם בארצות הברית, אם באירופה ואפילו באיחוד האמירויות. אין הצדקה היום בעידן הטכנולוגי החדש להכריח לקוח למוסך אם השירות או המוסך הנייד יכול להגיע אליו, וכך זה נעשה. במיוחד בשעה שמדובר ברכבים בעלי טכנולוגיות כל כך מפותחות. למעשה יש לכם כאן את הרכבים החשמליים שאנחנו מדברים, של טסלה, תארו לעצמכם טלפון נייד שאתה יכול לתקן אותו בתקנות הנוכחיות.

בשעה שאני מתייחס לתקנות המוצעות, שימו לב לתיקונים או אותן פעולות שמתירים בתקנות האלה ואפשר להבין גם (הפרעות בשידור הזום). למשל, המוסך הנייד יכול לתקן מסך מגע, אבל ניקח את זה - - -. אין טעם להכריח לקוח להגיע למוסך של יבואן כזה או אחר לצורך תיקון מסך מגע ברכבו. קרתה תקלה, יכולה להגיע הניידת המתאימה, עם איש שמורשה

אגב, בצדק קבע משרד התחבורה שרק מפעיל הניידת או איש הניידת הוא עובד של מוסך שניתן לו רישיון להפעלת מוסך. לא כל דכפין יכול. כמה מוסכים יש לכם בארץ? יש לנו מוסך בשלב זה, אנחנו בשלב החבירה. יש לנו מוסך מרכזי בפתח תקווה. זה שלכם או שאתם, זה זיכיון? זה מוסך שלנו. וכל תשעת הסעיפים זה סעיפים שבאמת נוגעים לכם, לרכב טסלה? אתם רואים את זה כדבר שהוא נצרך מאוד, שיש בו צורך מאוד? תשעת הסעיפים האלה. כן, כן. המוסך הזה הוא למעשה המוסך המרכזי, בו אנחנו יכולים לתת (הפרעות בשידור הזום) עניינים מהותיים, אקוטיים, ניתן להביא אליו. אם אדם רוצה להגיע אליו הוא יכול להגיע. אתם פניתם במכתב או פנייה, הייתה לכם פנייה או פגישה עם משרד התחבורה בנושא שלכם, עם רשימה של תשעת הסעיפים האלה? בשעה שפורסמו התקנות הללו בוודאי שהצגנו עמדה למשרד התחבורה.

אנחנו שואלים אם הפנייה שלכם הייתה לפני שפורסמו התקנות,

לפני שפורסמו התקנות היינו גם בקשר עם משרד התחבורה לצורך הצגת העמדה שלנו. החבירה שלנו הייתה חבירה של כמה חודשים. ושם הצגנו בפני הגורמים המוסמכים במשרד התחבורה את תפיסת השירות שלנו. היו סעיפים שהם לא קיבלו ממה שביקשתם?

היו סעיפים שלא קיבלו. כן, כן, היו סעיפים שלא קיבלו.

היו, בוודאי היו סעיפים. משרד התחבורה, עם כל הכבוד, אינו חותמת גומי. ומשרד התחבורה אינו עובד של טסלה, לא שלוח של טסלה. טסלה מציגה את התפיסה שלה, את התפיסה שהיא מתקדמת. ומשרד התחבורה מקבל את זה. זה דבר לגיטימי וכך זה נעשה בכל העולם ואין כל סיבה שלא. תודה רבה אילן. ההתייחסויות מוגשות בחלק הציבורי, הכל פתוח לעיניי הציבור ולא בהסתר. אילן, משפטי סיום. לא מסמכים סודיים. המסמכים מוגשים לציבור,

וניתן לראות אותם. כל הרכבים שלכם עדיין לביטוח? אחריות אני מתכוון. כן. רק השנה הגענו, בינואר 2021 קיבלנו את הרישיון. לכמה שנים זה אחריות? עד שמונה שנים. עד שמונה שנים לבטרייה. לכל האביזרים האלה. תלוי באביזר. תודה רבה. שמעון סודאי. השירות לא בחינם, אגב. השירות לא בחינם? איך השירות לא בחינם?

רגע, מה אמרתם?

שמעון סודאי, יו"ר איגוד קציני בטיחות מקצועי ותעבורה, בבקשה. אוקיי. מה שאני רוצה להגיד, שלא יובן מדבריי שאני מתנגד לתיקונים קלים. אני קורא להם עזרה ראשונה. כל מיני דברים שאפשר לעשות בצד הדרך,

אפשר להחליף. אבל צריכים להבין שבעידן הקיים היום, גם ברכבים שאנחנו מכירים, יש לכל מוסך מה שנקרא רישיון. וברישיון רשום מה הוא יכול לתקן. אם זה רכב בנזין, אם זה רכב דיזל,

אם זה אלקטרוניקה וכדומה. לכן מאוד חשוב להבין שבעלי המוסכים כמובן מחזיקים את המוסך, מחזיקים את העובדים, משלמים ארנונה. גם לחלק מהם גם יש עובדים ניידים שמגיעים לטפל בעזרה ראשונה לאנשים שנתקעים בצד הדרך. אבל מאוד חשוב להגדיר מראש במקרה הזה מה מותר ומה אסור. מה מותר לתקן ומה אסור לתקן. וכמה זמן אנחנו שומרים על בעיות שאנשים נתקעים בצד הדרך ואנחנו שומעים על תאונות. בשנה יש בסביבות 22 הרוגים כתוצאה מעצירה בשול. ולא משנה כרגע אם זה תקלה בדרך של הרכב או שהרכב נעצר בגלל שיש לו פנצ'ר. אנחנו צריכים להבין שזה דבר מאוד מאוד מסוכן. אני גם רשמתי שם בצ'אט, כי לא ידעתי אם אני אקבל את זכות הדיבור. גם כשיש איזה שהיא בעיה עם רכב חשמלי. למשל נגמרת הסוללה, אין סוללה. והוא עוצר בצד הדרך. זה דבר שאין לו פתרון אלא גרירה. ולכן אנחנו צריכים להסתכל על הדבר הזה בצורה מאוד מאוד עמוקה ולהגדיר בתקנות מה מותר ומה אסור. תודה לך שמעון סודאי. לנציגי משרד התחבורה, תוך כמה זמן לדעתם תביאו את כל התקנות שנגזרות מהחוק שקיבלתם ב-2016? זה בעצם גולש כבר לדיון הבא. אבל הוא קשור לדיון הזה. אנחנו עושים את הדיון הבא כי לא הגיעו התקנות לדיון הזה. ולו רק מפני מראית עין. כל אלה שנמצאים בדיון הזה ולא יהיו בדיון הבא. לא, הדיון הבא נובע מהדיון הזה. אבל לא כולם יהיו, ואתה מעלה את זה. לא עשינו את כל התקנות. אנחנו חייבים לעשות חקיקה. מתי יהיו תקנות? אני אגיד כך: שתי מערכות תקנות מונחות על שולחן הוועדה. תקנות בענייני מוסכים שמצריכים את אישור הוועדה ותקנות בענייני שמאים שמצריכים את אישור הוועדה. כאשר לשתי מערכות התקנות האלה יש, כל אחד מהם יש כביכול את התאום שלו, שזה תקנות באותו עניין, בנושאים שהחוק לא מחייב את אישור הוועדה. גם למוסכים וגם לשמאים שכולם אמורים להיכנס לתוקף ביחד. בנוסף יש תקנות בעניין ייצור רכב ומוצרי תעבורה שאלה תקנות שגם מצריכות את אישור הוועדה. יחד עם זאת, הן צריכות קודם התייעצות עם שר הכלכלה והתעשייה ושם נוצר איזה קשר משונה שאנחנו לא מצליחים להתיר אותו. מהממשלה הקודמת הסמכויות הועברו לשר הרווחה. בממשלה הנוכחית זרוע העבודה, שזה קשור אליה, הוחזרה משרד הכלכלה. אבל בטעות לא נעשתה החלטת הממשלה שמעבירה את החוק הזה לאחריות שר הכלכלה.

כרגע אנחנו רודפים אחרי משרד הכלכלה שישלימו את זה. כרגע אין לנו עם מי להתייעץ, לעשות את הליך ההתייעצות הפורמלי וזה הדבר היחידי שמעכב מזה שבועות רבים את הנחת התקנות. גם התקנות בנושאים האלה על שולחנה של הוועדה.

עומר סלע, מנהל תחום רכב, איגוד לשכות המסחר. שלום רב. תודה על זכות הדיבור. אני אגיד שני משפטים רק. היות ואנחנו נושא של טסלה, אני רוצה לציין בשולי הדברים שהגשנו פנייה לרשות התחרות, לבדיקה של פעילות טסלה. בגלל שלפי מה שאנחנו מבינים וממידע שאנחנו מקבלים, הם נמנעים בכלל ממכירת חלקי חילוף לספקי חלקי חילוף בצורה שמצריכה בדיקה. וגם על פניו מגבילים את האחריות לרכב באופן שלא תואם לחוק רישוי שירותים ומקצועות לרכב והדבר הזה מצריך בדיקה. אז כאמור יבואני החלפים בלשכת המסחר העבירו פנייה בנושא לרשות התחרות. וזה גם דבר שצריך לעבוד בהתאם לחוק, הסוגיה הזאת.

תודה לך עומר. האם קיבלתי תשובה תוך כמה זמן יהיו תקנות וכמה תקנות לא הגיעו? תשובה מובנת. יש שתי מערכות תקנות שלא הגיעו.

מתי יגיעו התקנות? זה בתלות בהסדרת הסמכות של שר הכלכלה, שזה לא בידינו.

אתם יכולתם להביא החלטת ממשלה לדחות את - - - אני לא יכולה להביא החלטת ממשלה להסמיך את שר הכלכלה. זה משרד הכלכלה צריך לטפל בזה. הם שלחו לנו, אנחנו רודפים אחריהם. לפני מספר שבועות שלחו לנו טיוטת נוסח, שזה עונה על הצורך. זה אחד, שהוא תקוע בכלכלה.

אישרנו בתוך יומיים. שני המערכות שלא הונחו תלויים בזה. ומה עוד? שניים מונחים פה בוועדה. וזה מאה אחוז מהתקנות שנובעות מהחוק הזה. מאה אחוז מתקנות החובה שיאפשרו לבטל את צווי הפיקוח. יש תקנות רשות של השר בעניינים אחרים, שאני לא בקיאה בכל הפרטים, כי אני לא עוסקת בהם. הוזכר כאן סעיף 58. שזאת בעיה מאוד מורכבת, שהיא נמצאת בעבודה ולא מוצאים לה פתרון. כי היה מורכב אפילו לנסח את הסעיף בזמנו בהליך החקיקה. היו על זה הרבה מאוד מחלוקות ודיונים. והתוצר של תקנות לא פשוט יותר. יכול להיות אבל שכמו שעשינו לאחרים, אנחנו לא ניתן לכם את כל הארכה שביקשתם. נתן לכם זמן קצר יותר וגם בתוכו נבדוק פעולות, שאתם עובדים. לא הארכה ולא נדע מה קרה בכל חודש. אני רוצה לדעת מה קורה. רונן? אנחנו שלחנו לכבודך גם את העניין, הם מנסים עכשיו לבטל את סעיף 53, זה גם מה שהשרה ענתה לשאילתה.

מה זה סעיף 53. סעיף 53 אומר שצריך להגביל את היבואנים וכמות המוסכים בבעלותם. לנו לא מפריע.

אנחנו ביקשנו שסעיף 58 יאפשר ליותר ויותר מוסכים להיות, בגלל הטכנולוגיה המתפתחת, בגלל מה שדיברתם פה עכשיו, שיהיו יותר מוסכים מורשים. שאותו בחור מטסלה יוכל לקבל תחרות על המחיר שיעשו לו בדרך. כי נגיד בטסלה עולה 103 דולר לעשות רוטציה. עולה להחליף, הם לא עושים את זה בחינם. להחליף את פילטר האוויר שהוא דיבר, במזגן, עולה בסביבות 40 ומשהו, או 500 דולר בכלל טיפול maintenance מלא בדרכים. אז זה אנחנו גם רוצים להיות שם. אני לא יכול להיות שם כשטסלה מגבילה ולא מאפשרת לי לטפל בטסלה.

עכשיו, יש 5,000 מוסכים שרוצים לתת את השירות הזה. כשאתם אומרים אפשר לתת שירות, אז אפשר להשלים את התקנות שאנחנו גם נוכל לתת את השירות. להשלים את 53. 58. להשלים את 80 שזה סעיף שאומר חובה לתת מידע. ואז תבואו בחבילה אחת, אנחנו נתמוך. זה פייר, זה הוגן. שאתה בא ונותן ונותן חבילה שלמה. ואני מבטיח שאיגוד המוסכים יתמכו במשהו שהוא הוגן, שאנחנו נוכל לתת ולהתחרות בשירות. ושאותו בחור שעכשיו עלה ודיבר, המעריץ של טסלה,

גם אני מעריץ של טסלה. אוטו נפלא, זה לא קשור. אותו מעריץ של טסלה שיוכל לקבל את השירות ב-50 דולר, אם יש מתחרה. ולא חייב לשלם 103 דולר כי רק טסלה נותנת את השירות.

אני מוכן לשלוח לך את כל התעריף של טסלה ואת כל התלונות שיש בעולם על זה שהם היחידים כרגע בסין ובזה. אני מומחה לזה, אנחנו רוצים גם להיות במקום הזה. איך אתם רואים את הבדלנות שהם יוצרים לחלפים ולטיפולים? אדוני, אני לא עוסקת בנושא. אני גם לא יכול לתקן תאונה של טסלה.

אני מצטערת, אני לא עוסקת בנושא. יש מישהו אחר ממשרד התחבורה שיכול להשיב איך הם רואים את הבלעדיות על העניין הזה? אני לא יודעת אם הם נמצאים פה בדיון.

מחר זה GEELY, מחרתיים זה נגמר, אנחנו יכולים ללכת הביתה. לא ידעתי שלזה צריך להכין את הדיון הזה אדוני.

אינגריד הר אבן, יועצת משפטית חיצונית,

רונן ייצג אתכם נאמנה, אז תהיי חדה. אם יש לך רק תוספת לדבר. בוודאי. כל מה שדיברתם עליו עד עכשיו מתייחס לתוכן ההסדרה שמשרד התחבורה מבקש. אני רוצה להפנות לכך שעוד לפני כן, סעיף 128 לחוק הרישוי, שהתקנות האלה הן לכאורה תקנות מכוחו, אינו יכול להחיל את התקנות המבוקשות. אני מבקשת מכם להסתכל על סעיף 128 לחוק הרישוי. הסעיף הזה בכלל לא מתייחס למוסך ולא לעובד של מוסך. הסעיף הזה מתייחס לאדם. "לא ייתן אדם שירותי תיקון רכב, התקנה של מוצר תעבורה ברכב, אחזקה או בדיקה של רכב, אלא במוסך או במוסך נייד". הסעיף הזה לא בא לדבר על עובד של מוסך או של מוסך נייד,

משמע שמישהו לא מוסך או מוסך נייד אין לו בכלל הרשאה לבצע פעולות ברכב. אבל גם עובד נשאר אדם. כל עובד נשאר גם אדם. הסעיף הזה לא נועד להסדיר את עובדי המוסך, אלא אדם שאין לו רישיון. גם תאגיד הוא אדם. לא להפריע לה בבקשה, תנו לה לסיים את דבריה. אפשר להמשיך ברשותכם?

התקנות הקודמות לסעיף 128 אכן מתייחסות לאדם שאיננו מוסך ואיננו מוסך נייד. ויש פה כל מיני פעולות מאוד מאוד פשוטות, כגון בדיקת שמן מנוע, החלפת נורות, החלפת גלגל עקב נקר או משהו כזה. ופה באמת, בתקנות הקודמות של סעיף 128 יש הלימה בין הסעיף חוק לבין התקנות. מה שמשרד התחבורה מנסה לעשות עכשיו זה להלביש על סעיף שבכלל לא קשור לא למוסך ולא למוסך נייד משהו שהוא מעין, אני לא יודעת איך לקרוא לו, מן יציר כלאיים כזה. תסתכלו על נוסח התקנות שהם מציעים. "עובד של מוסך שניתן לו רישיון להפעלת מוסך", אני קוראת מתוך הנוסח המוצע. מה זה "עובד של מוסך"? באף מקום אחר בחוק הרישוי לא כתוב "עובד של מוסך". עכשיו, לטעמי המילים "עובד של מוסך" באות להתאים באופן מלאכותי לחלוטין למילה "אדם" בסעיף 128. אבל המילה "אדם" בסעיף 128 לא מתייחסת לעובד של מוסך שהוא ממילא מוסך, אלא לאדם שאיננו מוסך או עובד במוסך, זה אותו הדבר. המגמה של המחוקק בחוק הרישוי הייתה להגביל את הפעולות שנעשות שלא במוסך ולא על ידי מוסך. ופה אני חולקת על חברתי עו"ד ראובני ממשרד התחבורה. היא בראשית דבריה אמרה שסעיף 128 מתייחס לפעולות שנעשות שלא במוסך. לטעמי זה לא נכון. סעיף 128 מתייחס לפעולות שלא נעשות על ידי מוסך. וכך למעשה התקנות שמבוקש עכשיו להכניס הן בכלל לא הולמות את סעיף 128. ואין להן שום מקום מכוח סעיף 128 וזה לא המקום הנכון להסדיר את עניין ניידות השירות של טסלה. למעשה יש פה עוד נקודה משפטית שראוי שתתנו עליה את הדעת. התקנות האלה למעשה משנות את הקונספציה של חוק הרישוי. כי כאמור המחוקק התכוון להפחית ולא להגדיל את מספר הפעולות שנעשות שלא על ידי מוסך. וגם זה לא ראוי שייעשה באמצעות חקיקת משנה, בוודאי לא בצורה שזה נעשה. שטסלה באה למשרד התחבורה ואמרה זה מה שאנחנו צריכים, תנו לנו א',

ג' ופתאום יש תקנות. בעוד אנחנו מחכים שש שנים לתקנות שלנו, שמתבססות בכלל עוד על ועדת זליכה ועל החלטות ממשלה ועוד לא קיבלנו את התקנות שלנו. אבל טסלה קיבלה תוך יומיים את התקנה שלה, שהן גם מתועלות חד משמעית לרכבים שהיא מטפלת בהם. אז אבקש לתת את הדעת גם על הנקודות הללו.

תודה אינגריד. לנה גרשקוביץ מהתחבורה. תני לנו הבהרות על הבלעדיות של טסלה בטיפול ברכבים ובחלפים. בעצם זה לא מאפשר לאף מוסכניק להיות חלק מהפעילות הזאת. האם נתתם את הדעת על המונופול הזה שצומח? שנייה, אני לא הצלחתי להבין על איזה מונופול אנחנו מדברים. אני גם לא הצלחתי להבין איך פתאום כל הדיון - - - נאמר פה שטסלה לא תאפשר חלפי חלקי רכב לתיקונים למוסכים אחרים, רק למוסך שלה או למוסכים שלה. והיא לא תאפשר לאנשי מקצוע מבחוץ לעבוד על הרכבים שלה. אז בעצם ככל שיהיו פה יותר רכבי טסלה השוק הכללי, למוסכים הקיימים נסגר, למרות שהם מוסמכים לטפל ברכב חשמלי והם נערכו לדבר הזה.

קודם כל, אנחנו לא מדברים פה על רכבי טסלה בלבד. אנחנו צריכים לזכור שהחוק חוקק בשנת 2016. מאז הטכנולוגיה התפתחה והתקדמה. ולא סתם יש איזה שהיא אמירה שאומרת שהחקיקה תמיד מזדחלת אחרי הטכנולוגיה. וזה המצב בעצם שאנחנו מנסים למנוע. אנחנו כן רוצים לצעוד ביחד עם השינוי ועם ההתפתחות הטכנולוגית ולאפשר לבצע דברים שאפשר לבצע אותם מחוץ למוסך. כמו עדכון של תוכנה, כמו החלפת הפעולות. לעניין של טסלה. היום מתוך 45,000 כלי רכב חשמליים רק 6,000 כלי רכב הם רכבי טסלה. ולכן האמירה כאילו מדובר על תקנת טסלה היא לא רלוונטית. מעבר לזה, לא רק טסלה יכולה לעשות היום עדכון תוכנה, אלא יש עוד כלי רכב חדשים. ואני מזכירה שעולים בשנה קרוב ל-300,000 כלי רכב חדשים שמתוכם הרבה רכבים הם רכבים מאוד מתקדמים, עם מערכות מחשוב חדשניות. וזה מערכות שניתן לעדכן אותן ולבצע כל מיני פעולות או מרחוק או להגיע עם המחשב ליד הרכב, ולבצע את הפעולה הזאת. ולכן אין צורך להביא את הבן אדם למוסך. לנה, תודה. תראו מה אני הולך לעשות. אנחנו הולכים לקדם את התקנה הזאת ולהצביע עליה. אבל אני הולך לתחום אתכם בלוחות זמנים הרבה יותר קצובים על התקנות האחרות. וכולל תחנות דיווח לוועדת כלכלה, כדי לא לקפח את הצרכים האחרים של עולם הרכב ותעשיית הרכב. כן, רונן? אני הייתי מבקש, בכל זאת, כי אנחנו מכירים את החיים. זה ייכנס ואז יהיו עוד דחיות. אני מבקש, באמת, שתביאו את הכל ביחד. ותתנו לנו פעם אחת, אמנם אנחנו לא כאלה טייקונים, אבל פעם אחת לקבל את יומנו בזה שזה יגיע ביחד. אנחנו 5,000 לא טייקונים, בעלי עסקים קטנים במדינת ישראל. שאנחנו זכאים לדעתי לצדק ולשוויון. ולעשות את זה ביחד. כי מחר הם יעשו עוד שנתיים ועוד שלוש ועוד ארבע. לא, זה לא יהיה. אני אומר לך. אנחנו בעלי ניסיון, שש שנים עברו. אז אם אתה רוצה לקדם את זה, אז תשים את זה יחד עם הכל ושיבואו עוד חודשיים. אנחנו מוכנים לכל קדמה. שש שנים עברו, אבל יושב הראש התחלף. יושב הראש התחלף.

מה שקורה, כל פעם עושים את זה, זה לא פעם ראשונה והיו כאלה.

אבל אנחנו לא ניתן למדינה שנה. לא ניתן להם הארכה. אתה צודק, אבל אתה לא מקבל את יומך. זה מה שיקרה.

לא, תראה. אני שומע את הדאגה שלכם ואני שומע גם את התחושה שמישהו קיבל עדיפות בתקנות ואתם פחות. שומע את כל הקולות. אבל אתה לא רוצה לעשות צדק בעוול. אם מערכת רוצה

ולתת שירות ולתת ללקוח וללכת לבתים ולהיות פשוטה ונגישה, אנחנו לא נבלום את זה. אנחנו כן נדאג שהדברים האחרים יתקדמו. אנחנו לא רוצים שתבלום, אנחנו רוצים שגם אנחנו נוכל לעשות. ואת זה אולי כבודו לא לקח עד הסוף בחשבון. כל מוסך יכול - - - זה לא נכון. בפועל זה לא נכון. חוה, אל תעשו פינג פונג. משרד התחבורה צריך הרבה חוקים בוועדה הזאת. והרבה צווים והרבה תקנות והוא צריך אותנו והוא יודע להגיב למה שאנחנו מבקשים רוב זמן אני חושב. ואנחנו נקבע פה לוחות זמנים ואנחנו נהיה אתכם בצורך האחר שלא טופל עד היום. ואני מקווה שנוכיח לך אחרת.

שצורת העבודה שלנו קידמה גם את הדברים שכרגע נותרו ללא מעניין. עכשיו אנחנו עוברים להקראה בבקשה. רגע, אולי חוה תתייחס קודם לטענות של עו"ד אינגריד?

אדוני יושב הראש, אני חושב שחשוב לציין גם בדברי הסיכום שלך שיש נכון תקנות שצריכות להגיע. אבל מצד שני, אנחנו רואים היום שינוי במשק הרכב. כן, העולם משתנה. העולם משתנה ואנחנו צריכים להתאים את זה. אין בעיה.

אני מכיר אותך שגם אם בסוף יתברר שבעוד חמש שנים לא יהיה בכלל מוסכים. אנחנו צריכים לשמוח בזה. מסך מחשב ומסך רכב זה חל על מאות אלפי רכבים. זה אנחנו 15 שנה עושים Reprogramming, יש פה הטעיות שאתם פשוט,

בסדר, אבל אתה אולי עושה את זה ללא סמכות בחוק. ואנחנו מעגנים את הדבר הזה בחוק.

עושים Reprogramming במוסכי פורד, הכל בחוק.

אבל למה אם אפשר לבוא לבית של מישהו ולעשות לו את זה בבית? בוא נעשה ככה. עבודה למשק, אתה בא למוסך היום הוא רק שם את הזה ואומר לך סע. על זה צריך לבוא בבוקר מרחוק? חבר הכנסת מקלב, אין עם זה בעיה, אם גם אני אוכל לעשות את זה ולא אהיה חסום. חוסמים אותי מראש. אין שום הגבלה לכל מוסך להפעיל ניידת בתחום המומחיות. בתקנה. אבל את לא עשית את 80 ולא עשית את 58. לא, אבל הוא מדבר על טסלה.

אותם לקוחות שיש לך היום אתה יכול ללכת אליהם כדי להחליף להם מסנן אוויר. אנחנו נעשה גם את התקנות האחרות. אנחנו נאיץ ונדחוף את התקנות האחרות. בואו נעבור להקראה בבקשה. תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (פעולות ברכב המותרות שלא במוסך או במוסך נייד)(תיקון), התשפ"ב-2022. בתוקף סמכותי לפי סעיף 128 לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקינה תקנות האלה: הוספת תקנה 3. בתקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (פעולות ברכב המותרות שלא במוסך או במוסך נייד), התשע"ח-2018, אחרי תקנה 2 יבוא:

ניידת שירות של מוסך. נוסף על האמור בתקנה 2, עובד של מוסך שניתן לו רישיון להפעלת מוסך, רשאי לבצע, במסגרת עבודתו במוסך, את הפעולות ברכב המפורטות להלן שלא במוסך" לפי המלצת היועצת המשפטית של הוועדה אנחנו מציעים למחוק את המילים "באמצעות ניידת שירות". כי את הניידת עצמה אנחנו לא מסתירים. עלתה השאלה פשוט למה הכוונה בניידת שירות. כיוון שאין הגדרה. בסדר, קיבלתם את ההמלצה, תמחקו, תתקדמו. "ובלבד שהן מסוג הפעולות שהמוסך רשאי לבצע לפי סוגי רשיונו: עדכון תוכנה במחשב הרכב והסרת התרעות תוכנה. תיקון או החלפה של כל אחד ממוצרי תעבורה אלה המותקנים ברכב: מסנן אוויר במערכת האוורור. מסך מגע. פקד חלון. ידית דלת. פנס, למעט פנס חזית. שמשה, למעט שמשה קדמית ושמשה של חלון גג. מפתח, לרבות שלט רחוק. רכיבי מתח נמוך של שקע טעינה, למעט כזה הנוגע לסוללה. מוצר נלווה לרכב, שאיננו מחובר אליו חיבור של קבע. אנחנו מציעים תחילה מיידית, כיוון שזו הקלה וגריעה מאיסורים ואין שום סיבה שזה לא יתחיל כל מוסך ברגע שהוא מוכן ועם יכולת לתת שירות כזה.

מקלב, אתה רוצה לבוא להצביע? מי בעד? פה אחד.

הישיבה ננעלה בשעה 14:50.